הרווחה והבריאות. אנחנו ממשיכים בהצעת תקנות אומנה לילדים (מנגנון תלונה לילדים בהשמה חוץ ביתית), התשע"ט-2018,

ללא כל עיכוב ומבלי לפתוח את המעטפה שזה בעצם הדבר החשוב ביותר, מה אסור להם לעשות, פחות מהי הדרך בה הוא יכול להעביר את התלונה. כיוון שאמרנו שאפשר להגיש את התלונה גם בפנייה

בדרך כלל,

במידה וילד יגיד שהוא רוצה להודיע לנציבה אנחנו נדאג שזה יעבור אליה.

118 צריך ליידע אפרופו השאלה שלך את הקטין על האפשרויות שלו כדי לתת לו בחירה גם. לדעתי המספר הזה צריך להיות בכרטיס.

לעתים קשה פשוט לחזור לילד ולהשיג אותו עוד פעם במידה שהוא לא השאיר הודעה. יכול להיות שאותו ילד כן רצה לדבר ואחר כך אי אפשר יהיה להשיגו. כמו שאמרת, זה שווה בניית נוהל והעמקה בטיפול הנושא הזה. השאלה אם אי אפשר לגייס את הקו הזה, 118,

נכון, אבל הוא לא מקובע בחקיקה,

יכול להיות שמחר יבוא שר ויגיד שהוא לא - - - אבל אנחנו לא אמרנו: בואו נכניס את זה בחקיקה, אמרנו רק שתכניסו את

אז מה, תתעלם ממנה? חבר'ה, תנו לתלונה את הטיפול המתאים. אתם יכולים להציל פה חיים, זה לא סתם.

על הילד אמרנו, יש סעיף אחר שמדבר על הילד - - - גם על מי שמשמש מתווך לילד. מה קרה? מה זה הסיפור הזה? אתם רוצים להשאיר את זה רק לאפוטרופוס לדין ולעורך הדין,

תישלח לאיפה? בואו נוריד את זה לרזולוציה מעשית בשטח. אתם שוקלים.

למי אנחנו שולחים את המכתב?

אני אשלח את זה לילדה בפנימייה? לפי שיקול הדעת שלכם.

אני מציע שנשאיר לכם את שיקול הדעת. היא הייתה

היא צודקת, זה רגיש. אני לא יכולה לשלוח מתנדב כשאני עוד לא מכירה בכלל את הילד, כשאף אחד לא יפתח לו את השער בפנימייה או את השער בבית האמנה,

אלי,

אם הילד מבקש ממך: אל תחזרי אלי אלא אם כן יש דרך בטוחה לעשות את זה בלי שאף אחד אחר יודע,

עשוי לקחת יותר זמן מהרגיל, שלא ידאג,

ולהסביר לו את כל התהליך כמו שאת מציינת

אם הילד לא ציין בתלונתו דרכי יצירת קשר ואין

רשאי הממונה שלא לאשר את קבלת התלונה.

אני חושבת שצריך לאתר ולהגיע ואני חושבת שאפשר לתחום את זה בזמנים. צריך להבין את הסבירות שאת

ואם יש לך 10 תלונות בבת אחת, איך תצליחי?

הזה אומרים שחייבים נציג שלך שאת סומכת עליו לא כל מפקח,

שני-שליש הייתי מחזיר

אם הילד מבקש, הוא אומר: תקשיבי, אני לא רוצה להיחשף, אני לא רוצה שיידעו, אני רוצה שאת תבררי זה לגיטימי בעיניי. "לבקשת הילד" זה אומר שכבר דיברתי עם הילד. זה מקרה שהיא דיברה אתו והיא יכולה לעדכן אותו גם. ואז הכול כבר רץ. כי הוא כבר מקבל את העדכון. אז איך

זה בדרך כלל אוכל,

צריך לרשום את זה במפורש. זה רשום בהמשך. הנה:

"הממונה ידאג לעדכן אחת לחודש את הילד או מי שהגיש את התלונה בשמו בדבר הבדיקה המתנהלת בעקבות תלונתו"; הסיפה פה תימחק. "תלונות שאין לברר6.

הסעיף הזה הוא מיותר, הוא לא נכון, הוא פוגע.

מה עוד? לדעתי, הממונה יהיה רשאי שלא לטפל בתלונה שנושאה תלוי ועומד בבית משפט. זו הייתה הכוונה. לא, כתוב "לא יברר".

כשיש מחלוקת צו שיפוטי. אני משאירה פה שיקול דעת לנציבה. אבל צריך שיהיו קריטריונים מובנים. המשפט כרגע, כפי שהוא מנוסח, "לא יברר", אומר שהפרשנות היא מאוד-מאוד רחבה וצריך להסיר זאת. צריך להגיד שאם התלונה שמגיעה אליכם - - - תלונה שהנושא שלה מתנהל בבית משפט. מה זה "הנושא שלה"? תקיפה,

נגיד הוא מתלונן על האוכל ועכשיו באמת כבר תבעו אותם על כך שהם לא נותנים להם אוכל, אני נותן דוגמה היפותטית. אני רוצה שהיא תברר גם אם זה עומד בבית משפט. סליחה, אם הילד רעב היא תטפל בזה. לכן אני אומרת "רשאי". היא צריכה להפעיל שיקול דעת האם זה בכלל עניין שהיא צריכה להיכנס אליו או לא. אני חושבת שכרגע, איך שאתם שמים את זה, אתם כובלים את זה.

זה גם שיבוש הליכי חקירה, גם שיבוש הליכי משפט.

אבל צריך שאם ילד רעב היא תטפל. זו לא ערכאה מקבילה,

זו לא ערכאה מקבילה אבל זו ערכאה שאמורה לתת הגנה יתרה על הילדים בגלל שהמערכות שלנו עמוסות, גם בתי משפט עמוסים ואנחנו מבינים ששנים יכול להתנהל משפט על משהו שיכול להיות שבו בזמן הילד ממשיך להיפגע בצורה יומיומית או בצורה תדירה. ועדיין ההמלצות שלה לא יוכלו לגבור על המלצות של בית משפט. זה לא קשור, היא תוכל להביא דברים אחרים, היא תביא פתרונות. הרעיון היה שהנציבה לא תחליף בית משפט פלילי והרעיון היה שהנציבה לא תחליט לגבי ההשמה עצמה, אבל כל היתר, גם אם הוא מתנהל באופן אגבי בבית משפט לנוער, הכוונה לא להוציא אותו. אבל אם התלונה עצמה מתנהלת כרגע בדיון בבית משפט? אין סמכויות מקבילות, זה יכול לגרום לשיבוש הליכי משפט. זה יכול להיות בעייתי מאוד. נושא יכול להיות ברמת מאקרו ורמת מיקרו וזה עדיין אותו נושא. זו ממש הגדרה לא נכונה להגיד "נושא" כי לפעמים זה ספציפית על אותו מתלונן, בזמן שהנושא עצמו נדון בבית משפט. אולי אפשר לנסח את זה בצורה כזאת שאם זה אגב תיק אז זה בסדר, ואם זו הליבה של התיק אז זה לא בסדר. זו הכוונה. רשמנו גם להבהיר את זה בדיון, פשוט לא ידענו איך לנסח את זה. תלונה שנושאה העיקרי תלוי ועומד. אפשר להציע פתרון? כשמדובר בנושא תלוי ועומד ויש ספק צריך לפנות לבית משפט. רק בצו שיפוטי אפשר יהיה להימנע מלדון בתלונה. אני חושבת שזה הכי נכון.

אני מתנצל על כך שאני נאלץ לסיים את הדיון. אני רוצה להתנצל, בלהט דבריי

מסוימים ואני מתנצל על כך וחוזר בי. יישר כוח. פעם ראשונה שאני שומעת יושב-ראש שמתנצל אם בלהט הדברים הוא אמר דברים. אני אצטרף אליך, אם פגעתי אני מתנצלת. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:35.